אנחנו נדון בבקשת הרביזיה. אני הגשתי את הרביזיה ראשון? סעיף 115 לתקנון קובע שמי שמגיש בקשה לרביזיה צריך להשתתף בדיון, הוא רשאי לנמק. הגישו כמה מבקשים בקשה באותו עניין,